שלום,

היום ה-14 לאוגוסט 2022 י"ז באב תשפ"ב, השעה 10:15 בבוקר. אנחנו מקיימים את הדיון השני בהצעות חוק פרטיות של שלושה חברי כנסת: הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון שימוש בזרע חייל

כשהאמוציות והרגשות שותפים גדולים בדיונים האלה.

כמו בכל הדיונים שעשינו השנה, לתת ביטוי לכולם למומחים,

לכל המשתתפים, ואנחנו עושים הכל כדי שהדברים יצאו מכאן בצורה אחראית,

שיוצא תחת ידינו כאן בוועדה יהיה מנוסח לעילא

ן מתוך מטרה להביא לקריאה ראשונה את אותו הסדר חיוני וחשוב שאנחנו דנים בו. זה לא דבר של מה בכך שאנחנו מפרידים את זה משאר הדברים החשובים העומדים בפתחו של הבית הזה.

אלא ההסדר החקיקתי מייצר לנו בסיס שוויוני והוגן. חובתנו הציבורית לאותם אנשים במקרים הקשים ביותר. מיום הקמת המדינה הזאת קבענו שמטילים חובה על אנשים בגירים מגיל 18 לעצור את חייהם ולהקדיש מספר שנים לטובת הכלל, לסכן את

העקרונית שלנו והפרקטית שלנו לסיים את

אנחנו מחויבים להליכים הנאותים אך מחויבים לא פחות למבחן התוצאה, ומבחן

אני עומד בראש הצוות של המחקר המשפטי במרכז המידע והמחקר של הכנסת. את הסקירה שאתם יכולים לראות פה כתב עורך הדין שי לקס, מדובר בסקירה

לפי ספרות מחקר שפורסמה בשנים האחרונות,

גרמניה, שבדיה, סלובניה, הונגריה. אוסטרליה, ארצות הברית,

פורטוגל וקנדה מאפשרות שימוש לצורך הפריה

כשאתה מדבר על הסכמה מפורשת, אתה מדבר על הסכמה ספציפית שזה ייעשה לאחר מותו? כמובן שמדובר באיזו שהיא הסכמה או הבעת

ברוב המקרים ראינו שנדרשת הסכמה בכתב לעניין

כן יכולנו גם למצוא חריגים לעניין הזה של דרישת ההסכמה בכתב. באוסטרליה יש הסדרה של הנושא הזה ברמה הפדרלית, בהנחיות אתיות של המועצה הלאומית לבריאות ומחקר רפואי שמחייבות את המרפאות הרלוונטיות באוסטרליה בכפוף לחוקים פדרליים

בדרום אוסטרליה אנחנו רואים שאם הנפטר תרם את הזרע לפני מותו ולא השאיר אחריו הסכמה ברורה או הוראות מה ייעשה בו, ניתן לעשות בו שימוש בתנאי שמקבלת טיפול ההפריה היא

בפורטוגל ראינו הוראה על כך שבהעדר הסכמה מפורשת המטפל שאחראי על התהליך של השימוש יכול לתת הצהרה בדבר מתן הסכמה מצד הנפטר. מה המעמד של הקרובים של הנפטר? האם זו רק בת הזוג?

ברוב המקרים, ככל שיש התייחסות לזה,

בארצות הברית ראינו פסקי דין שבהם בית משפט אימץ לעניין הזה גם בקשות של הורים. ברירת המחדל שהוא הסכים אלא אם כן הוכיחו שהוא התנגד?

מי שאחראי בבית החולים צריך להגיע למסקנה שהנפטר לא הביע התנגדות.

לא לשימוש. צריך את ההסכמה של קרוב המשפחה. קרוב המשפחה יהיה אשר יהיה, לא חייבת להיות בת הזוג. זה יכול להיות הורה, זה יכול להיות

לנשים וגברים שמתגייסים לצבא ומסכנים את חייהם המדינה באה ומעניקה את הזכות להמשכיות. ודאי, כי חובת הגיוס חלה עליהם. על אחד שנהרג בתאונת דרכים אין חובת הימצאות באותו

בניגוד לאחרים כן חשבת שמדובר כאן בזכות למשפחה, כן חשבת שצריך לתת מעמד של זכות ויצירת המשכיות

הדיון שהיה בבית משפט, ויש כאן מי שהיו נוכחים, התמקד בשאלה אם על פי הדין הקיים יש זכות להורים השכולים לבקש ליצור

אני חשבתי בדעת מיעוט שגם לפי המצב הקיים אפשר לתת את זה להורים. עד כאן לגבי פסק הדין. עכשיו אני חורג מפסק הדין ומדבר על הצעת החוק.

הזכות להמשכיות היא רצון טבעי של כמעט כל

זכות שנייה היא זכות הסבתאות שאצלנו מצאה ביטוי בהוראות חוק. זכות הסבתאות קיימת בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בסעיף 28. בגלל המיוחדות של ישראל יש זכות נוספת, הזכות של הורים שכולים.

איך זה לטובת הילד? לסבא ולסבתא, ואת זה אני אומר בתור סבא, יש את כל ההנאות ההדדיות בלי המטלות שיש על ההורים. הסבים והסבתות יכולים לתת לנכדים הרבה יותר בסיטואציות מסוימות

זה לא גורע מהזכויות והחובות של ההורים,

המדינה תמיד, ואני לא יודע אם היא מסכימה או לא מסכימה, דואגת לעצמה ולכן אין זכויות לפי חוק הנספים. יש עניין של ירושה שצריך להתאים לחוקי הירושה. אם נולד ילד כזה, וזה גם מנקודת הראות של הסבים והסבתות

היום זה אפשרי. ברגע ששואבים את הזרע אין שום סיבה שלא לאפשר את זה. צריך להבהיר בחוק הזה שאין בכך כדי למנוע מתן זרע וולונטרי. יש חיילים, בעיקר ביחידות קרביות מאוד, שמחליטים שהם הולכים ונותנים

מי שרוצה יכול לקרוא את חוות דעת המיעוט שלי. בכוונה לא רציתי לעשות כאן את הדיון על חוות דעת המיעוט שלי אל מול חוות דעת הרוב. ברגע שאתה נותן את הזכות לסבים אתה מכרסם בזכות של אותה אם להתנתק במצב שבו בעלה מת בהיותה בהריון.

היא לא

ים בלבד ולגבי כך שבשרשרת החיול יפנו לבחורים בני 18 וישאלו אותם. לא נוקבים בדיוק איפה, הצבא יקבע. האם כשבגיר בן 18 מתגייס לצבא צריכים לאמת אותו עם שאלה ספציפית כזאת,

אני טוען שבהיבט המשפטי המהותי יש אל מול

מה שמבחין את ההקשר הזה מהראייה הכוללת של מי שמוצא את מותו בתאונת דרכים סתם

לגבי העניין של

כמו שאפשר לשמר מתן זרע בזמן החיים, כך הנשים יכולות לשמר ביציות.

הבן שלי סרן עומרי שחר נהרג לפני 10 שנים.

אמרתי לו: "תקשיב, הייתם קוברים את הבן שלי ולא הייתה לי האפשרות בכלל". אחרי חצי שנה כשהלכנו להשיג אפשרות להביא ילדים לעולם, אמרו לנו שאנחנו חייבים אישור של בית משפט על מנת להשתמש בזרע. שש שנים היינו בבית משפט עם הוצאה כספית

פרופסור אביעד הכהן נתן חוות דעת,

ד"ר באואר, פסיכיאטר, נתן חוות דעת. כל אלה חוות דעת שהציגו בבית משפט, כאשר לכל אחת הייתה עלות כספית. חוות

עוד אני סמוכה ובטוחה כי אותו ילד בהיוולדו יזכה לחיים בעלי משמעות, מורשת וישאף כוחו מהאהבה העצומה שתורעף עליו מכל

המדינה בגלל רוע

זכיתי בבית משפט אחרי הוצאה של כמעט חצי מיליון שקלים, אבל המדינה שעה לפני גמר הדיון הגישה ערעור ונשלחנו

הנחיית היועץ המשפטי, שפסק הדין וגם ועדת מור יוסף התבססו עליה, הייתה הנחייה חדשנית באותה תקופה, ב-2003. ממש בסוף הכהונה שלי כיועץ משפטי היו כמה מקרים של בנות זוג שפנו. כשאמרה האם השכולה, ואני לא רוצה להתווכח איתה, שעשו עוול,

בחלוף שני העשורים האלה יש מקום ללכת לצעד הזה שאני תומך בו. באתי לזה מהמקרה של ברוך בן יגאל ובנו עמית בן יגאל,

אני יודע שהיו את אלה שאמרו בפסק הדין של בית המשפט על יתמות מתוכננת, על הקושי שביצירת אדם שמראש אין לו אב שיגדל אותו. אין שורה תחתונה אמפירית לגבי הרצון המשוער הזה של כל אדם להמשכיות, אבל הזכירו כאן את הייבום ואת רחל שאמרה, "הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי". במגילת רות יש את הנושא של נעמי

הפכתי כל אבן אפשרית כדי לזכות בנכד. אין לי עוד ילדים,

על המשפחה ש-10 שנים נמצאת בתוך הסיוט הזה. תחשבי

כשהבנו שהחיים של בראל הולכים לקראת

אחותו של שאולי, מרוב זה שדיברתי בתקשורת בכל דרך אפשרית,

אנחנו הורים סובלים, אנחנו נכים, לקחו לנו משהו מהנשמה שלנו. ריבונו של עולם, במה אנחנו עוסקים בכלל? בטיפת הנאה?

כשאני וניצה,

יושבת ראש אור למשפחות, וביקשנו מחבר הכנסת צבי האוזר לקחת את זה לידיים שלו פתאום היה אור, והראיה שזה עבר

כי לא היו את הדברים בפניו, כי לא הייתה חקיקה. כשהשופט בדימוס אליקים רובינשטיין היה יועץ משפטי לממשלה הוא לא

יותר מאוחר התמניתי ליושב-ראש המועצה הציבורית להנצחת החייל. אני לא מייצג את המועצה הציבורית פה, אני לא מייצג את דעת המועצה הציבורית, אני סך הכל מציג

כמה מילים על הוועדה עצמה.

לא רק על חיילים, למרות שאחד מחברי הוועדה,

הוא הורה שכול והייתה לו דעת מיעוט בנושא הזה. גם דעת המיעוט שלו לא נבעה מזה שזה חייל או

ההורים שלי הם הורים שכולים, לכן אני מכיר את כל המערכת הזאת שהיא מערכת כלכלית בעיקרה. פה מדברים על מערכת ערכית-מהותית. אני חושב שאם נותנים את זה, צריך לתת את זה בצורה יותר

לא באינטרסים או ברצונות כנים ומובנים של אנשים אחרים, לרבות בני משפחה קרובים ביותר. הגוף של האדם אחרי מותו הוא לא רכוש של אף אחד. הצעת החוק מאמצת את העמדה

אני חושבת שאפשר להציע פתרון. גם חקרתי את הנושא הזה עם פרופסור צביקה טריגר שיושב לידי.

כשדיברנו עם בחורים צעירים חלקם אמרו: עצם הרעיון שהוריי בכלל יתעסקו בהיבט של חיי שקשור במיניות ובילודה - לא ולא ולא. היו אחרים שאמרו: מאוד חשוב לנו

חלק מעינוי הדין קשור בפשפוש הזה של מה ילד בן 18 או בן 20 רצה.

אני מאוד מזדהה עם העמדה שהצגת,

זה באמת קשה לשמוע שיש אנשים שלא ידעו על האפשרות, זה באמת צורם ברמה הכי בסיסית.

דעת המיעוט של השופט מלצר בפסק הדין אמרה שהבן הוא קודם כל של הוריו לפני שהוא של אלמנתו. כשנוח לנו אנחנו מסורתיים, כשנוח לנו יש טכנולוגיה שאנחנו קופצים

יש פה מומחים. נשאל את המומחים. נניח שלגבר יש בן זוג, האם נערב עכשיו פונדקאית? כשנוח לנו אנחנו מסורתיים, כשנוח לנו אנחנו מודרניים, כשנוח לנו אנחנו עושים מה שהטכנולוגיה

אבל לגבי זוגות חד-מיניים אתם לא - - אנחנו הזכרנו את הייבום כרקע, כקונטקסט, כהיקש לדבר שהוא במסורת. לא צריך לבוא ולהגיד שעשינו את זה בגלל הייבום. אני הזכרתי את היכולות הטכנולוגיות ואת מה שאפשרי. אין ספק שיש פה ריקוד מורכב. החוק הזה

ידועים בציבור לא הוכרו בעבר על ידי משרד הביטחון,

אין מה לעשות. יש שיאמרו שהמדינה צריכה לחבק ולתת תעדוף לחייליה, יש כאלה שיבואו ויגידו: אתם עדיין עושים

אבל איך אנחנו בכל זאת לא מפלים את האזרחים ונותנים להם את הזכויות שלהם?

אפשר היה לבוא לאותו אדם ולומר לו: תקשיב,

כותב צוואה ביולוגית על כך שאם חס וחלילה הוא מת בתאונת דרכים או בצורה אחרת הוא מצווה שישאבו את זרעו ויאפשרו אותו בתרומה, זה דבר שלדעתי יוכר על ידי בית

מה שאומר שהחוק הזה יידחה עד מאוד, לבין צבא שמחיל חובה, מנהל מאגר מידע, יודע לשאול. יכול להיות שצריך לחשוב על להרחיב את זה לאנשים שמסכנים את חייהם

אני רוצה לספר לכם בתמצית על השנה הארורה שעברתי. אני שבור ומרוסק, לא ישן

קיבלתי ארבעה קרטונים עם הציוד האישי של בני לפני חודש שאני לא יכול לפתוח. עולים לי רעיונות בראש לשים קץ לחיי. אני לא יודע איך לצאת מהמצב הזה. אני מספיק פגוע, הרוס.

מיום רביעי בחול המועד סוכות שבו זה קרה השתנו לנו החיים מקצה לקצה. מבית של מלא שמחה ומלא חברים נהיה בית ריק,

אני איזה חודש לפני שמעתי במקרה על כתבה

בין אם זה מעגל השכול של הצבא ובין אם זה מעגל השכול האזרחי,

שלא תדע שהטכנולוגיה מאפשרת.

מצב שרק אם הם יקראו כתבה הם יוכלו לדעת על זה.

הכלל האתי הוא שאין "תוקפים",

בטח אם זה מיועד לטובת אחרים. ההסכמה יכולה להיות הסכמה ישירה שהיא עדיפה, אבל

גם זה לא כל כך פשוט, כי מי אומר שמה שהוא הסכים כשהוא היה בחיים הוא היה מסכים גם בזמן אמת כשהוא כבר לא יכול להביע את הסכמתו. האם אפשר לומר את זה על כל צוואה

אני מברך את יוזמי החוק שחשבו על העניין הזה ולא הסתפקו בהסכמה מכללא אלא דרשו הסכמה מפורטת ומפורשת

כאשר גם זה צריך להיות מתועד בצורה אמינה. אני חושב שגם פה צריכה להיות האופציה שהאדם, גם אם הוא חתם, יוכל לחזור בו. במסגרת העבודה האינטנסיבית שעשו כאן משרדי הממשלה עם היועצים המשפטיים של הוועדה שלנו כבר יש לגבי הסעיף

שום אדם צעיר בן 18 לא חושב מה יעשו עם זרעו לאחר מותו,

אחות וכו'. מה אתה בכל זאת

אם כך אז זה עונה על ההיסוסים שלי. החזקה שאדם שרוצה בהמשכיות כותב את זה בכתב זו חזקה נכונה לכולם, לאו דווקא לחיילים שנספו במערכה. מכיוון שאנחנו נכנסים למקום חדש ולפינה מורכבת אני חושב שנכון להגביל את זה בשלב הזה לחיילים שהמדינה

לא הסדר ייחודי לחיילים, ומאידך אתה מעלה תהייה באשר לבשלות

האם את מי שאיננו מתגייס לצה"ל נשאל בגיל 18,

המחוקק כן קבע קו

ריך להיות יותר גבוה באזרח אם אי פעם ירחיבו את החוק גם בכיוון הזה. פרופסור חגי לוין מההסתדרות הרפואית, בבקשה.

לתפקידי כיושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור אני גם חוקר את הגורמים המשפיעים על איכות הזרע ועל פוריות הגבר. אנחנו יודעים שאיכות הזרע וסיכויי ההפריה הולכים ויורדים עם

הסיכוי שבן אדם צעיר בן 18 ימשיך להיות פורה בעתיד הולך וקטן. הרעיון להציע לבן אדם בן 18 את האפשרות לשמר את הזרע לצורך פוריות בעתיד הוא אולי רעיון שמקדים את

ראגי שבו בן אדם נפטר וצריך להתחיל

ברור שהאיכות הטובה ביותר היא בצורה לא פולשנית.

אלא לדון איתו עוד בחייו כמו שצריך, לתת לו אפשרות לשמר את

כך אני חושב שהציבור שלנו מספיק בוגר כדי להיות מסוגל לדון ולקבל החלטות גם בסוגיה הזאת. אני מציע לשקול ברצינות את ההצעה לשימור זרע למי שיהיה מעוניין בכך. שימור ביציות קיים לפני פטירה, לא אחרי פטירה.

זה לא קורה בבני אדם. שימוש בזרע וצוואה ביולוגית קיימים כבר

איפה זה מצוי? יש הנחיות יועץ משפטי, יש תקנות, יש חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות. האם את רואה את זה כפגם? בית המשפט מבקש מהכנסת כל פעם מחדש להסדיר את זה בחקיקה ראשית.

הייתי רוצה

אני זאת שכתבתי לפני הרבה שנים מאמר על יתמות מתוכננת. דווקא בגלל שעבדתי עם אנשים

כאבם. כאב לי מאוד לשמוע את האב השכול שדיבר פה, אני מבינה את הכאב הזה,

ואני הולכת להיות מאוד לא מקובלת פה, אני

בהולדה בעוולה הם יכלו לבוא ולהגיד: עשו לי עוול. האם גם כאן יש מקרים דומים? חקרתי עם בנק הזרע את העניין של נשים שילדו ילדים מתרומת זרע, וחקרתי עם הדוקטורנטית שלי את העניין של אנשים

חזקה שהילד יהיה יותר מאושר כשיש לו משפחה מצד האב ומצד האם מאשר ילד שנולד לאם יחידנית ואין אב וגם אין משפחה של האב. אתה אומר את זה על בסיס מחקר, על בסיס השערה? איך אמר פרופסור רובינשטיין? גם את ההיגיון הבריא והשכל הישר צריך

אנשים היום מתחתנים מאוחר כך שהסבים והסבתות יכולים להיות מבוגרים, שלא לדבר על זה שבהצעת החוק ראיתי שכנראה גם כשההורים אינם מסכימים - מזה הבנתי שהם גרושים - הם יכולים לבקש. האם את נגד אימהות יחידנית? אני לא נגד אימהות יחידנית, אבל החוק לא אומר שום דבר על מי בוחר את הנתרמת הזאת,

צריך להסדיר את הנקודות האלו. אני מניחה שיש עוד בני משפחה, שזה לא היתום היחיד שנולד שיירש את כל מה שיש למשפחה הזאת.

משימוש בזרע לא יראו כיתום של הנספח לפי החוק. הוא לא יהיה יתום צה"ל במובן זה שהוא לא יהיה זכאי

לבין אותו יילוד שנולד לאחר המוות של אבא בלי אפשרות אחרת לגדול.

אמרת לנו שכל אותם בגירים שנולדו לאימהות יחידניות הם אנשים שנמצאים בטיפול, הם אנשים שאפשר

החיול הוא משהו מאוד רגשי בגיל 18 והעניין של לקבל החלטות הוא בעיה. טובת הילד, לדעתי, לא נדונה כאן מספיק. טובת

פה אנחנו מדברים על צוואה ברורה של אותו אדם. אני חושבת שאנחנו מדברים על משהו שהוא סופר רגיש, מאוד קשה,

חיילי צה"ל מתגייסים גיוס חובה. כל ההשוואות למדינות אוסטרליה, אירופה וארצות הברית הן פשוט השוואות לא רלוונטיות.

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה שחוקק ב-1950 מגדיר מי הוא חלל צה"ל,

המשטרה,

המוסד,

כך שיש פה מעטפת שנותנת מענה

אני חושב שצריכים לעשות מרתון של מפגשים על הדברים שדיברתם עליהם,

ולהסתכל קדימה בכנסת הבאה. ארגון יד לבנים תומך תמיכה מלאה בעניין. דיבר פה מקודם ברוך בן יגאל. ברוך הא יושב ראש ועדת ההנצחה של ארגון יד

כשחשבתי עם עצמי האם עומרי באמת רוצה ילדים אחרי מותו,

עומרי היה רוצה כל דבר שיעזור לנו לצלוח את השכול הזה, הוא היה בעד כל דבר שייתן לנו קצת אוויר

זה באמת לראות התמודדות יום יומית של משפחות

החיים, באמת פרחים של ילדים. זה לראות את המאבק שלהם היום יומי לאחד את המשפחה מחדש, להחזיק את האחים, להחזיק את מי שנשאר כדי שהמשפחה לא

הסיכוי למצוא זרע לאחר המוות תלוי לגמרי בנסיבות המוות. הסיכוי שהזרע הזה יוכל להפרות ביצית מאוד תלוי בנסיבות המוות. דווקא נסיבות קרביות של מוות במציאות הישראלית, וזה בלי להיכנס לפירוט, מקטינות את הסיכוי למצוא

בוא נגיד שאנחנו מציעים הקפאה לשלוש שנים. האם אפשרי לנהל מאגר לאומי בהיקפים כאלה?

באיזה היקף? אנחנו מדברים על הרבה יותר מעשרות

גם בתקופת הבחירות אנחנו עושים את הכל ממש בשמחה, כי אנחנו חושבים שהכיוון הנכון הוא להסדיר את הדברים

לגבי השאלה על מי תחול הצעת החוק, האם היא תחול רק

מדובר פה על מצב מיוחד שבגללו יש את העניין של חוסר השוויוניות. זה לא רק עניין של שוויון. נניח שיש לנו הסדר לגבי חללי צה"ל בחוק והסדר אחר לגבי מי שאינם חללי צה"ל בפסיקה ובהנחיית

התוצאה היא התדיינויות מיותרות

למשפחות.

אנחנו לאט לאט מסדירים חלק גדול מהאוכלוסייה הישראלית. יש אוכלוסייה גדולה שלא מתגייסת.

אני חושבת שהנושא של הסכמה מדעת מאוד משמעותי וצריך לחשוב איך עושים את זה, כאשר עדיף שיהיה מישהו שבפניו זה נעשה. בהסדר האזרחי היו לנו כיוונים מסוימים. בתוך צה"ל צריך ללכת לכיוונים אחרים. בצוואה ובהוראות רפואיות מקדימות יש חתימה מאשררת של עורך דין, של רופא. יש שם תמיד עדים רציניים מאוד. צריך לחשוב מי ינגיש את זה באופן שיבינו את המשמעויות ואת התוצאות של הדברים. כבר קיימים פתרונות בחקיקות אחרות. אולי באמת אפשר לראות איך בונים כאן את המתווה. גם היום אפשר לתת ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם כשהוא בצלילות דעת לתת הנחיות. בוא ניקח את אלה שאומרים, "אל תעשה לי הארכת חיים מלאכותית". זאת אופציה שבעיקרה מונגשת למי שיודע שיש את זה ולמי שיש את אותם אלפי שקלים שמאפשרים לו לעבור בתהליך. למי שאין את אותם אלפי שקלים לתת את ייפוי הכוח הזה מאוד קשה להגיע לאותו מצב. זאת פרוצדורה חדשה, זאת זכות חדשה של השנים האחרונות. אני לא מבקר אותה,

אני רק אומר שכשאנחנו עושים את זה בשרשרת החיול לצבא אנחנו מאפשרים שוויון מהותי בין כל אלה שמתגייסים. צריך שיהיה פה איזה שהוא איזון בין הנגשה שווה לבין מקום של הסכמה מדעת. אנחנו צריכים להיזהר ממצב שבו בגלל שאנחנו לא רוצים שזה יהיה "כבד" נעשה את זה קל מידי. זה איזה שהוא איזון שנצטרך לשבת פה ולדון בו. הנושא של זכות לסבאות שהוזכרה פה מודגש מאוד בסעיף 28א ו-28ב בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. רואים את הקשר בין הילד לבין הורי הוריו, בין במקרה של פטירה ובין במקרה שבחיים מבקשים את הקשר הזה לא כאיזו זכות עצמאית אלא כראייה של טובת הילד בקשר עם קרוביו ומשפחתו הרחבה. אני חושבת שגם את החקיקה הזאת צריך לראות בראי הזה. משרד הביטחון, בבקשה.

הלכתיים. אין מקום להסדרה ספציפית בחוק משפחות חיילים, אלה הסדרים חשובים ועקרוניים שצריכים למצוא ביטוי בחוק הכללי. אי אפשר לנהל היום מאגר לאומי, אי אפשר לעשות תשאול לאומי, ולכן הנושא הזה יוסדר כפי שמצוין בהצעה. לפי הצורך אבקש שיקראו לשר כדי שיבין את

אני בעד להסדיר את העניין של צוואה ביולוגית.

ביולוגית הפרוצדורות שמוצעות כאן צריכות להיות זהות. עמדתכם נוגדת את עמדת משרד המשפטים.

אני מדבר על עניין המאגר ועל עניין התשאול שנותנים חיות ופרקטיקום להסדר

איך תעשו את המאגר בשרשרת החיול?

זה מאוד עצוב שמשרד הביטחון הוא האויב הכי גדול של המשפחות השכולות. הוא צריך להוביל את הפרשה, הוא צריך להוביל את כל התהליך

צריך עדיין לשקול.

דרך תיקון חוק משפחות.

נמצא את האכסניה הרלוונטית. זה לא בהכרח חייב להיות דרך הצעת חוק כזאת חדשה. המשמעות שבמסגרתה יינתן מענה כמו שצריך לחיילים - - גם לחיילים.

אני קורא לשר הביטחון ולמשרד הביטחון לא לערבב עניין בעניין, לא לכרוך את הקמת המאגר של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון בהקמה של מאגר לאומי ל-10

בתור אם שכולה מאוד נפגעתי ממשרד הביטחון. אני חושב שזה חוסר הבנה. הם זורקים את זה כמו תפוח אדמה לוהט, הם לא רוצים להתעסק עם זה. ניסינו לפנות לשרי

ריקי, אסור שיקרה פה תהליך שבאיזה שהוא שלב הבנתם שהאזימוט שתפסתם הוא מוטה לחלוטין. יש פה איזו שאיפה לתקן עולם באופן כללי שהיא ראויה,

תסבירו את מה שהיה כאן, תראו עד כמה הדברים בהקשר הזה הם ברורים,

אנחנו נסדיר את זה לחיילי צה"ל, אחרי זה נעשה את ההסדר

קונספטואלית על כך שאנחנו מבקשים הסכמה מפורשת של הנפטר נוכל לעשות את זה אך ורק במסגרות סגורות כמו של צה"ל או בצוואה ביולוגית. אי אפשר לבוא

גם לאורך הזמן ליותר ויותר אחוזים מהחברה הישראלית, כי היא מסירה את אותה אי ודאות של "כן מסכים", "לא מסכים".

אנחנו לא מדברים פה על צד שלילי

יש פה הרבה עבודה שתיעשה אחרי הקריאה האשונה. אני מניחה שאחרי הקריאה הראשונה תימשך העבודה המקצועית בין כל המשרדים. זה יכול לקחת עוד חודשים ארוכים. כל העבודה שנעשתה עד עכשיו לא תלך לטמיון. נעשו כאן דברים שהם באמת

התבקשתי להציג את העמדה מבחינת הדינים השרעים והדינים הדתיים הדרוזיים. נטילה ושימוש בזרע של אדם מת היא פרוצדורה אסורה לפי הדינים הדתיים שלפיהם דנים בתי הדין הדרוזיים והשרעים. אני יודעת שנועה דיברה בזמנו גם על כנסיות, אבל אני מייצגת רק את העמדה של הדרוזים והשרעים. האם במקרה של הפקדה של אדם בחייו יש אפשרות לשימוש אחרי מותו? אסור, כי לפי הדינים השרעים התנאי לאבהות הוא בהתקיימות נישואים. ברגע שמת הבעל הנישואים מפסיקים להתקיים. לפי הדינים הדרוזיים גם הפריות חוץ גופיות אסורות. רקפת עצמון, משרד הרווחה והביטחון החברתי. אני מבקשת לשים דגש על טובתו של הילד העתידי, לא כי אני חושבת שהוא לא יהיה אהוב באיזה שהוא אופן, חלילה וחס, לא לשם אני מכוונת. ברור שילד שייוולד בנסיבות האלה יהיה ילד אהוב, רצוי ויקר מאוד מאוד, אבל לצד העובדה שהוא יהיה ילד אהוב, רצוי ויקר מאוד, הוא גם יהיה ילד שנולד לתוך יתמות, ואנחנו מבינים את משמעות היתמות על ילדים גם בגיל מאוד מאוד צעיר. הילד נולד לתוך ידיעה של יתמות, הוא חי חיים שבהם ליתמות יש משמעות, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון בתוך הצעת החוק הזאת. כבר שמענו קודם לכן על המשמעות הזאת של טובת הילד, על כך שהוא ייוולד ליתמות. הייתי שמחה אם לדיון הבא יבוא מישהו שיכול לספר את זה בחוויה האישית שלו, או אם תוכלו להביא משהו שהוא מעבר לחשש או לתחושה. פשוט הייתי רוצה להבין באמת את המשמעות, כי יכולה להיות גם עמדה הפוכה. יכול להיות שהילד שנולד דווקא למשפחה שכל כך רצתה אותו יהיה הרבה יותר מאושר ועטוף מילד אחר. לצד העטיפה והאהבה הזאת יש גם לילד תפקיד. שמעתי בכאב גדול את החרדה שסיפרת על השבוע הזה של אילת. אני חושבת שהילד הזה נולד לתוך מערכת כזאת שעשויה להיות בו חרדה, שעשוי להיות בו חשש גדול כי יש לו תפקיד ביחס לאותו אדם שנפטר. האם בכל המשפחות זה יבוא לידי ביטוי באותו אופן? לא בהכרח, אבל יש לזה משמעות בחייו של ילד. יש כל כך הרבה מקרים כאלה שיש לילד שההורים מחליטים להוליד תפקיד. יש כאלה שנמצאים בתקופה קשה ביניהם, אולי לקראת גירושים, ואומרים שהילד הזה יציל להם את חיי הנישואים, או שיש מישהו שהוא חולה בסרטן שאומר שהוא רוצה לפני שהוא ימות להביא ילד לעולם. אנחנו יודעים על ניצולי השואה שהביאו ילדים שהיה להם תפקיד. השאלה איך אנחנו יכולים להתייחס לנקודה הזאת. אני כרגע לא ממש באה עם פתרונות, אני רק רוצה לסמן את המקומות שאנחנו חייבים לעסוק בהם. זה לא אומר בהכרח שבשום אופן ובשום מצב לא, אבל זה אומר שבשלב שבו אתה בודק אתה צריך לשאול את השאלה הזאת. זה משהו שצריך להיבחן,

כי בסופו של דבר נולד ילד לתוך מציאות. לתוך הסיפור הזה אני רוצה להוסיף את הנושא של האופן שבו יתווך לילד שליתמות יש ערך ואת נושא ההכרה וההוקרה. הילד נולד להיות דמות, זה חלק מחייו, לכן צריך שתהיה הכרה בדבר הזה. אני לא נכנסת לעניינים הכלכליים בכלל, זה לא מתפקידי לדבר עליהם,

לבן למשפחה שכולה יש ביום הזיכרון חופש, הוא יכול להשתחרר מהצבא, הוא יכול לעמוד בסמוך לקבר. אם אתה אומר שהוא נולד לסיטואציה מסוימת צריכה להיות הכרה בסיטואציה הזאת, צריך שהילד יכיר אותה. מה הבעיה שלו לעמוד? שיבוא ויעמוד. הוא צריך לקבל יום חופש? אם הוא בצבא הוא לא יקבל יום חופש. זה שולי, את מתעסקת בשוליים. אני לא אומרת בהכרח כן או לא, אני רק אומרת שכאשר מקיימים את הדיון הזה אלו הנקודות שיש לקחת בחשבון, צריך להתייחס אליהן, צריך למצוא להן פתרונות במסגרת החקיקה, צריך לדבר עליהן. דבר נוסף שצריך להתייחס אליו זה מי ההורה של הילד ומה סמכויות ההורה. זה נכון שסעיף 28 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מדבר על הזכות של סבים לבקש להיות בקשר עם הילד, אבל זו לא חובה לקיים קשר. טובתו של הילד היא זאת שתגדיר. יש פה הכרה ברורה במי הוא ההורה של הילד ובמי הוא סבו של הילד. החקיקה צריכה להגדיר את הדבר הזה באופן מובהק. צריך להיות ברור לילד באיזה נסיבות הוא נולד, מי ההורה שלו,

הסמכות לקבל את ההחלטות ביחס לחייו, מי הם האנשים שהם חשובים, משמעותיים, בעלי ערך גדול בחייו אבל לא בעלי הסמכות.

אנחנו מאמינים באמונה שלמה בכוחה של המשפחה המורחבת, בתפקידה בחייו של הילד, אבל אנחנו גם מאמינים מאוד בהגדרה המובהקת של מי הוא הורה הילד ולמי יש סמכות בעניין הילד. כל חקיקה שתהיה בתחום הזה חייבת לתת את המשקל למקום זה, היא חייבת לדון את הדבר הזה. צריכה להיות צומת שבה הדברים האלה מתדיינים, נבחנים, כדי שטובתו של ילד עתידי תיבחן דרך העיניים האלו. בסעיף 35ג להצעת החוק כתוב שילוד שנולד על פי הוראות חוק זה יהיה ילדה של האישה הנתרמת לכל דבר ועניין והמעמד ההורי כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לגבי היילוד יינתן לאישה הנתרמת בלבד. הייתה פה הערה של כבוד השופט מלצר על מעמד הסבא והסבתא, אבל זה נלווה להסדר המהותי והעיקרי שאומר שברגע שהנתרמת מתעברת היא האפוטרופוס היחידי והבלעדי של הילד הזה. אינני עורכת דין, אני לא עסוקה במשפט, אני עסוקה ביחסים. יש הבדל בין מה אומר החוק על מערכות היחסים לבין מה שקורה בפועל בתוך מערכות יחסים, איך מתנהל הקשר, איך מתנהל מערך הכוחות והיחסים בין אנשים. ליווי התהליך הוא עם עובד סוציאלי. צריך למצוא לזה פתרונות. אני שמחה שהעלית את הנקודות החשובות האלו. חשוב לתת את הדעת על הזווית הזאת כדי להתייחס אליה בשלבים הבאים. מאוד חשוב שנעשה פה הליך מובנה לקראת הקראה ולקראת חקיקה. רשמתי בפניי את ההערות הבאות שבעיני הן מאוד מאוד חשובות ואני מודה שלא נתתי עליהן את דעתי בהצעת החוק.

מה שנאמר רק עכשיו על ידי השופט מלצר על סעיף 28א לחוק הכשרות - מעמד הסבים והסבתות; שתיים, להוסיף את זכויות הירושה הכלליות שיהיה ליילוד; שלוש, כל הנושא של לאפשר מתן זרע מראש לצורכי צוואה ביולוגית שנצטרך לדון בזה באופן כולל, בפרט לאור הערה שנאמרה כאן לגבי הסיכוי לממש את נטילת הזרע מחיילים קרביים, ארבע, ההערה של פרופסור טריגר על כך שאולי היתום לא יוכר לצורכי קצבה אבל יוכר לעניינים אחרים; חמש, ההערה

פרופסור שטיינברג לגבי הוספת מנגנון שיאפשר לאדם לחזור בו מההסכמות המקדימות, ושש, דין הדברים שנולד לגבי ההכנה לצה"ל, לגבי העובדה שלא יבואו אליו בשרשרת החיול פעם ראשונה. אני רוצה לחזור על הבקשה שלי לגבי ההמשך. אני מציעה שאחרי הדיון הזה תסיימו מבחינה מקצועית לתפור ולראות את הנוסח המוסכם עם ההתייחסויות שעלו כאן בדיון, ביניהן גם מה שאמר חבר הכנסת האוזר. אני מציעה שנעשה שיחה עם חבר הכנסת האוזר אחרי שתגיעו לאיזה שהוא נוסח כדי לראות אם יש עוד דברים שלא מקובלים עליו או דברים שאנחנו רוצים לתת להם פתרונות. אני רוצה שתגידו לי תוך כמה זמן אתם יכולים לעשות את זה כדי שנוכל לקבוע את הדיון הבא. אנחנו נבדוק את הדברים. גם הדברים שאנחנו אומרים עליהם שיש נוסח מוסכם אלה דברים שדיברנו, שאלות שהעלינו ולא תמיד יש הכרעות לגביהן. לפעמים ההכרעות הן עניין של מדיניות שצריך להביא לפה לשולחן כדי שחברי הכנסת יקבלו אותן. אנחנו בהחלט נשתדל לעשות את זה בהקדם, זאת עבודה מאוד אינטנסיבית וכבר יש התקדמות. מצוין. כמובן שאחרי זה נוציא הודעה לגבי הדיון הבא שיהיה בספטמבר. אני מבקשת שתביאו לכאן את הנוסח, שהנוסח כבר יונח לקראת הדיון הבא, כדי שנוכל להתחיל פה בהקראה. תודה רבה לכולכם. הישיבה ננעלה בשעה